אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: הצעת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2002.

נציגי משרד הבריאות והתחבורה, תגידו לנו מה בתקנות החדשות שונה, אם בכלל, ביחס לתקנות קודמות. רק את ההבדלים ולא את הכול מחדש. מה ההבדלים ביחס לתקנות קודמות שאישרנו בדבר הזה? אני ממשרד הבריאות. התקנות מאריכות את התקנות ב-28 ימים והשינויים הם: ביטול הבדיקה לפני טיסה יוצאת מישראל. זה סוג של הקלה. זאת הקלה. עד עכשיו מי שלא היה מחוסן או מחלים להיבדק לפני טיסה יוצאת וזה משהו שמתבטל. התיקון השני: עדיין יש הצהרת בריאות לפני שנכנסים לישראל וצריך למלא הצהרת בריאות ופרטים נוספים על מקום הבידוד וכדומה. במסגרת זאת צריך להצהיר שלא היו לך תסמינים ב-14 ימים לפני הטיסה. איך אתם מתמודדים עם הגל העצום של מחלימים ומה מעמדם בכל האירוע הזה? נניח, מחלים שלא חוסן או מחלים שחוסן חלקית, איך אתם מתמודדים? אתה מתכוון לפני טיסה נכנסת. בכלל, בכללים לגביו. האם חושבים על זה? יש עכשיו מאות אלפים אם לא מיליונים מחלימים. חושבים על זה כבר הרבה זמן וגם דובר על זה כאן בוועדה. יש החלטה של ועדת חריגים שכל מי - - - אנשי האיירוסופט לא לדבר, אני אוציא אתכם. עכשיו זה דיון אחר. כל מי שהחלים בשלושת החודשים שלפני הטיסה, הוא יכול להציג או את התעודה שמעידה על ההחלמה שלו ממשרד הבריאות, כפי שזה בא לידי ביטוי בתעודת קורונה, או שהוא יכול להציג את ה-PCR החיובי וכעת גם את האנטיגן החיובי מהשלושה חודשים האחרונים.

יש הערות לתקנות? מישהו נרשם להערות? תודה, נא להקריא את התקנות. רק אגיד לגבי ההקראה. הגיע בעצם הנוסח. כשעברנו מצאנו כמה עניינים שצריך לתקן. תקריאו, כולל התיקונים. "סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

(להלן, החוק),

מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף 2020 (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 1- אחרי הגדרה "בדיקת אנטיגן", יבוא: ""בדיקת קורונה מידית",

"מגע הדוק", "מחלים" - כהגדרתם בצו בידוד בית"; (אני אציין פה שבדיקת קורונה מיידית, הכוונה לבדיקת קורונה מוסדות טל פוקס). ההגדרה ""חולה", "מגע הדוק" ו"מחלים" תימחק." (בעצם, החלפנו את ההגדרות טל פוקס) תיקון תקנה 17 2. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2א) יבוא: "(2א) לעניין איש צוות בטיסה בין-לאומית הנכנסת לישראל ששהה במדינה אחרת מעל 72 שעות,

הוא קיבל אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, או תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס". (פה בעצם תיקנו את אותו תיקון שאמרתי קודם על נוסעים והוא חל באותה מידה גם על אנשי צוות, גם לגביהם הבדיקה לפני היציאה מבוטלת למי שלא מחוסן ולא מחלים שחלה בעבר

"תיקון תקנה 30 3. בתקנה 30 לתקנות העיקריות- בתקנת משנה (א) בפסקה (2), בפסקת משנה (א) אחרי "ביצע בדיקת PCR" יבוא "או בדיקת קורונה מיידית, ואם הוא נוסע נכנס גם בדיקת אנטיגן"; בפסקה (3) ברישה, המילים "נוסע יוצא ששהה מעל 72 שעות בישראל, היוצא מישראל אחרי כ"ח בשבט התשפ"א (10 בפברואר 2021) ועל" יימחקו, ובסופה יבוא: "הוא קיבל ממצא שלילי ל-nCoV בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות, על אף האמור, נוסע נכנס יוכל לקבל ממצא שלילי בבדיקת אנטיגן שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, או בטיסה הכוללת מעבר, 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות;" בתקנת משנה (ב1) בכל מקום, במקום פסקת משנה א1 יבוא פסקת משנה א. בתקנת משנה ב1 - (א)ברישה, במקום "לא יעלה כנוסע" יבוא "לא יעלה אדם כנוסע נכנס או נוסע במעבר"; (ב)בפסקה (1), המילים "ולעניין נוסע נכנס או נוסע במעבר" יימחקו; (ג)בפסקה (2), במקום (א)(3)(א)(1) "או אישור החלמה כאמור בתקנת משנה (א)(3)(א)(2)" יבוא (א)(3)(א). (הכל זה התאמות לאותו תיקון של ביטול הבדיקה ביציאה טל פוקס) "תיקון תקנה 41 4. בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "ו' באדר א' התשפ"ב (7 בפברואר 2022)" יבוא "ד' באדר ב' התשפ"ב (7 במרס 2022)". תחילה 1. תחילתן של תקנות אלה ביום ז' באדר א' התשפ"ב (8 בפברואר 2022)." תודה. מי בעד?

פה אחד, התקנות בתוקף, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה